שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה.

ה-7 לדצמבר, 2020, כ"א בכסלו התשפ"א.

מדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בנושא תגי חניה לנכים. לכאורה, למה אנחנו מקיימים את הדיון הזה? - יש לו משמעות. יש מישהו שיחשוב שהכותרת הזאת אנחנו מזמינים הקלות מצד אחד. ומצד שני, בדיון הזה אנחנו רוצים לעמוד על ההקלות - היד הקלה במתן תעודות נכה למי שלא צריך, והכבדה יתרה על מי שכן זקוק. זה מקביל לאימרת חז"ל שאומר: "כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים". אני חושב שצריך למצוא את נקודת האיזון הנדרשת מצד אחד - לא להכביד. מצד שני - גם שלא תהיה יד קלה מדיי, בסופו של דבר,

חיוני שצריך לנהל אותו בחכמה ובשום שכל. משרד התחבורה. בבקשה. אני סמנכ"ל בכיר, שמטפל בכל נושא הרכב,

ואמונים על הנושא של תגי חניה לנכים. כמי שאמון ואחראי על נושא זה,

מנהל אגף בכיר רישום. הוא לא נמצא אתנו. אני אייצג נאמנה את המשרד.

להראות ממש את המצב הקיים היום מה אנחנו הולכים לעשות בעתיד, וגם אציג נתונים כמותיים שיהיה לכם סדרי גודל,

להגיש בקשה לתגי חנייה לנכים בשלושה ערוצים. ערוץ פרונטלי, ערוץ מקוון. מבחינתנו,

מה זה מקוונת למחצה? מקוונת למחצה הכוונה שבעצם האזרח מגיש את הטפסים ואת המסמכים באופן מקוון, אבל התשובה חוזרת אליו

מתי יש לו אומץ והזכות לדבר עם משהו אנושי ולא נייר? קודם כל, הוא יכול בכל רגע נתון לדבר עם מישהו אנושי. יש את הטלא-און, יש את העובדים שלנו. אני בכוונה בכל שקף אמרתי מה אנחנו עושים לתיקון.

כשהם באים לרכב, לרכב של נכה, הם לא חייבים לראות את מספר הרישוי של הרכב,

מספיק שהם מקלידים את מספר הרישוי שהם רואים ברכב, ואז רואים אם יש לו זכאות,

גם פה, זה מבוצע עדיין למחצה. וכן, מינואר 2020, נכה שמגיש את הבקשה שלו באזור האישי, אין כאלה היום הרבה, אבל באזור האישי, מקבל את זה באופן מקוון מלא, כלומר, אחרי שהתקבלה בכל התהליך. אלה שמגישים את זה לא באזור האישי, עדיין זה למחצה,

מקבלים את זה הביתה. חשוב לומר, שעל-פי החוק, מהרגע שעשו את הפעולה באינטרנט, הרכב כבר הוחלף, ואתם עובדים. לא צריך לחכות לקבל את הכרטיס החדש. עושים את העברת הבעלות על הרכב למספר החדש. הרכב החדש לא מוזן במערכת, ומשרד התחבורה עובד מול כל הרשויות המקומיות. ומערכת ממוחשבת - - - וכל הפקחים מקבלים את זה און-ליין. נכון. ואז זה בעצם חוסך מהאזרח להגיע. במקרה, אבנר, אני מפרגן לו. תבין כמה בן-אדם - - - מול משרד המשפטים, האם מותר שהרשויות המקומיות התחברו למאגר מידע של המשרד באון-ליין, לדעת את כל העדכונים. מכיר את זה. מכיר בתחומים אחרים גם כן. בוא ואספר לך כל אחד בוכה מהמקום שכואב לו. 1 בספטמבר כולם יודעים שתחילת שנת הלימודים מתחילה, ואנחנו יודעים איזה ילדים מיוחדים יש לנו בגן.

שכיתות א' אין להם מידע. משרד החינוך והרשויות המקומיות, לא יכולים לקבל את המידע על זה איזה ילדים עם בעיות כאלה וכאלה מיוחדות. ב-1 לספטמבר, נופלים הטילים, אוספים את השברים, מתחילים לשבץ. זה לוקח לפעמים עד ינואר. גם שם, נתקלנו עם קושי משפטי של העברת מידע,

לימדנו אותם לדבר ביניהם. לגבי האגרה. גם פה יש שלושה ערוצים. גם התהליך הידני. החל ממרץ 2021, הכול יהיה באופן מקוון. למה אני מתכוון. נכה שבעצם הוא מקבל הפחתה באגרת הרישוי שלו ל-26 שקלים, תלוי בסוג הרכב. תגיד לי, נכנס התיקון הזה, שאם הוא חוסם לי בהפגנה את הכביש, מורידים לו את ההנחה.... ברגע שהוא מבצע את העברת הבעלות, הוא נחסם, מכיוון שהוא צריך לשלם את הפרשי האגרה. אז מבחינת התהליך עצמו, זה תהליך שהוא לא מקוון. ממרץ 2021, יהיה באופן מקוון ומסודר. רק תארגנו הגנה, שלא יקרה לכם מה שקרה לשירביט. היום אנחנו מזכירים את זה בכל דיון.. באמת, זה נכון. אנחנו אחד המשרדים שמקפידים על כל הנושא. דרך אגב, רק בהערת ביניים, אני תמיד בימים מיוחדים של הכנסת, אומר שהיום המיוחד של הכנסת, זה רק יום חשבון נפש, לעשות למען הנושא שמזכירים אותו, אפשר כל השנה.

בשבוע שעבר, צוין בכנסת

הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות, ואנחנו ממשיכים לעבוד בשבילם. היום, העברת בעלות מבוצעת על-ידי כך, שהנכה אמור להגיע לפקיד הרישוי. מקבל שובר לגבי הפרשי אגרה. היא עושה דקדוק כמה היה אמור להגיע לו החזרים, הוא בעצם עם זה הולך לדואר.

הוא חוזר שוב אלינו לבצע את העברת הבעלות. מה שאנחנו בעצם עשינו, עשינו את הכול, עדיין לא באופן מקוון של מאה אחוז. יחד עם זאת, הוא לא צריך להגיע אלינו באופן טלפוני. יש לכם בוטים? משתמשים בוואטס-אפ, עדיין לא בבוטים. אבל זה המכרז הבא של הטלאון שאמור להיכנס. בעצם, מה שאנחנו כאן עושים הוא יכול טלפונית לומר לנו את הפרטים שלו. אומרים לו מה בדיוק הפרשי האגרה. הוא שולח אלינו את זה שהוא ביצע את יתרת חוב בוואטס-אפ אלינו יש לנו שני מספרי טלפון, ואז אנחנו מבצעים לו את הפעולה מבלי שהוא יגיע אלינו. כאשר במרץ 2021, כל התהליך באופן מקוון, בעזרת השם. השקף הבא, גם כשהנכה רוצה לבצע את העברת הבעלות,

אמור לפרק את האגזור וכל זה. אז עד לפני מספר חודשים, היה אמור להגיע. ללכת לאיזשהו מקום,

כל גורם אחר, לבצע את הפירוק של האביזרים, ואז להגיע אלינו. ביטלנו את זה, אנחנו סומכים עליו. באופן אוטומטי נבצע את העברה, כי ודאי שאדם רגיל הוא לא ייסע עם הרכב. הנושא הנוסף, הבחינה הרפואית. אני רוצה להתמקד.

זו אחת הבעיות שלנו שאנחנו כרגע מתמודדים איתה. אגיד מה המצב היום, ומה אנחנו רוצים לעשות בעתיד. קודם כל, רק באופן כללי, מבחינת החוק היום, חוק של הנכים,

מי זכאי לתג נכה, זה שנכותו מגיעה ל-60% לפחות בתנועתו בדרכים - - - עלולה לערער את מצב בריאותו. יש איזשהם פרמטרים, שבעצם אנחנו עובדים עליהם. בדיקה פעם אחת לקביעת הזכאות. אם זה מצב קבוע, יש אישור קבוע? לא, כי בביטוח לאומי, אדם בלי יד, חייב לבוא כל כמה שנה, אולי גדלה לו היד...... אצלנו, במקרים שאנחנו רואים שאין שינוי, אז הוא מקבל לצמיתות, אין טעם שיגיע אלינו. למרות,

יש גם ניסים לפעמים. בעצם, המצב הקיים אצלנו היום זה ארבעה ערוצים.

בתהליך עצמו עושים את עבודתם עד כמה שניתן בצורה ובאופן מקצועי הטוב ביותר, אבל זה לא מספיק. ולכן, מה שאנחנו הולכים לעשות במכרז הבא - שיהיה במחצית השנייה 2021, מחצית שנייה, ואני מדגיש, מחצית שנייה של 2021, כי אנחנו אמורים לעבור תהליך. אנחנו הולכים להגדיל את כמות הרופאים. אנחנו רוצים שאותה חברה שתזכה, לא רק שיהיה לה רופא רגיל, אלא כל הרופאים שמצוינים כאן, אותם בעלי מקצוע, שבעצם יהיה מקצועי. מה זה סיפרה שמונה בהכפלת כמות הרופאים? הכוונה מארבע עד שמונה. יש ארבעה רופאים שמטפלים, ואנחנו רוצים להגדיל את זה לשמונה. זו התעללות. אמרת חברה שתזכה. היום הרופא שלנו זו חברת פמי-פרימיום. אנחנו יוצאים למכרז. אתה יודע, עוד מעט במדינה הזאת,

משרד רואה חשבון אחד, שאתה הולך איתו מהלידה עד הפטירה. חברת גבייה אחת, שהיא כבר לא רק גובה עבור תאגידי המים, היא גם מספקת שירותים "מילגם". "פמי-פרימיום", ואיזה משרד עורכי דין שאתה תמיד שומע אותו. פארטו, אני זוכר, גדלתי עם פארטו. אין חברות אחרות. "פמי פרימיום", גם אחיות, גם שירותי בריאות, גם שחרור סתימות בביוב הכול.

מה ההתמחות של הרופאים שעליהם מדובר?

הם אורתופדים? רופאים מקצועיים.

הבנתי שמגדילים את המספר. את אנשי המקצוע מרחיבים לעוד מקצוע, לעוד תחומים. כלומר, שיהיו באופן קבוע בחברה, לא מדי פעם. כל הרשימה שנמצאת שם. זו נקודה מאוד חשובה.

לנו את מעבר לתג הקבוע. כפי שאמרתי, מכיוון שממילא אנחנו צריכים לעדכן את משרד הרישוי - - - מי זכאי? אדוני היושב-ראש, אני אומר באופן אוטומטי, מגיל 75 ומעלה, אנחנו נותנים לו לצמיתות. לגבי אודות שימוש רכב אישי,

פטרנו את הנכה, הוא לא צריך להביא הצהרה של עורך דין,

אנחנו מסתפקים בהצהרה שלו, אנחנו מאמינים. מחר, עולה בוועדת הכספים נושא של מתן תג נכה בהנחה באגרה גם למשפחות אומנה. משפחות אומנה הכוונה ילד, שנמצא במשפחת אומנה, גם המשפחה עצמה תקבל את אותה הטבה של אגרה של 26 שקלים. אתה משאיר למשפחה הביולוגית את תג הנכה.

הוא לא במשפחה ביולוגית, הוא באומנה. הוא נמצא אצלה. זה חופף? ודאי. וכמו שאמרתי, גם הנגשת המידע הזה לאותן רשויות, ולאותו שלטון מקומי, מקבלים את זה באופן

עוד שקף, אדוני היושב ראש,

ושני שקפים הבאים זה נתונים כמותיים. אנחנו מדברים היום 244,615

מתוכם 161 זה לצמיתות. כמה משבצות חניה כחולות יש במדינה? אני מוכן לבדוק. אני לא יודע להגיד. אני מוכן לבדוק את הנושא של החנייה של הנכים בכלל. יש לך גם חנייה עם כיסא גלגלים, ללא כיסא גלגלים. לגבי כלי רכב בערך כ-330 אלף. הבקשות שהוגשו ב-2020 זה 60 אלף, מתוכם אישרנו 51 אלף. אבל תראו בשקף הבא משהו מדהים. תראה ה איך גדלה הכמות. יכול להיות תג נכה שהוא חל על כמה מכוניות? אמרתי שניים. כלומר, יש לי תג נכה, שיכולים שני כלי רכב. אז יש לנו בין השנים 2008-2018, גידול של - - - תראו איך זה גדל. ב-2018 אני מדבר על 32 אלף. כאשר ב-2020 -60 אלף בקשות שהוגשו לנו. זאת אומרת, הכמות הולכת וגדלה מדי שנה. כמה אושר? 51 אלף אושר ב-2020.

אתה מציג נתון כזה, השאלה אם חקרתם, למה?

לאו דווקא שאולי גדל מספר הנכים. אולי בגלל תוחלת החיים שגדלה, ויש יותר מבוגרים שדורשים. או בגלל יד קלה במתן האישורים ובקריטריונים. צריך לחקור, כאשר יש מגמה שמשתנה, צריך לבדוק מה מביא את זה לשינוי הזה. נבדוק ונעביר אליכם. כפי שאמרתי, אנחנו מטפלים גם בנושא של תגי חנייה, וגם בנושא של כלי

בשבוע שעבר אושרה תקנה עבור הנכים.

אפשרנו להם גם ברכב עד 5 טון, שאפשר לנהוג עם רישיון D. הרישיון עד 3.5 טון, מכיוון שיש מקרים שזקוקים לכלי רכב גדולים יותר. הנושא השני, עובדים אתנו בשיתוף מלא אתנו, וגם עם כל הארגונים עצמם. מי שמגיע אליי,

והם יכולים להעיד פה. עוד משהו שעשינו ביחד, אדוני היושב-ראש, הייתה לי פגישה עם הארגון, וגם עם מנכ"ל הביטוח הלאומי,

גם הקלנו ושלחנו מכתב ליבואנים בנוגע שיספקו להם אך ורק כלי רכב להסעת נוסעים, ולא כלי רכב מסחרי. אני רוצה לפרגן, לומר תודה גם לאבנר, וגם לאפי רוזן, שהוזכר כאן - עושים עבודה יוצאת מן הכלל. ובאמת, מנסים כל הזמן לשפר ולהתקדם. אומר באמירה כללית, לממשלה, יש המון מה ללמוד מהשוק הפרטי. אני זוכר, אבנר, כל מיני שיפורים וכו' שנכנסו. לפני כמה חודשים הייתי צריך להוסיף ביטוח על האוטו הפרטי שלנו בבית. התקשרתי לסוכן ביטוח,

סמס רגע לכוכבית 33 תכתוב נהג נוסף. תוך חמש שניות, אני מקבל SMS חזרה מספר רכב. איך הם קוראים לזה? שלום, אני הנציגה הדיגיטלית שלך. בקיצור, תוך 30 שניות היה לי תוספת ביטוח. אמרתי - אנחנו במשרד התחבורה עובדים שנה עם המכשור הממשלתי, לייצר העברת בעלות באינטרנט,

באזור האישי, השוק הפרטי שלנו, לפני עשרים שנה. זה אני אומר לאו דווקא למשרד התחבורה. לא ידעתי שיש בוטים. אתה יודע, אני לא טכנולוג ידוע. הזמנתי גז. פרגנתי. פגשתי את המנהל באחד הדיונים פה. הוא אומר לי, זו לא בחורה, זה הבוט שלך.. בקיצור, כאמירה כללית. יש לאגף התקשוב הממשלתי הרבה מה ללמוד, ואפשר לשפר הרבה. אני רוצה להגיד בקצרה על המתח בסוגיה הזאת של תגי נכה. מצד אחד, יש רצון להיענות לכמה שיותר בקשות, ולתת לכל מי שרוצה וצריך. איפה הבעיה בצד השני? אדוני, דיבר על מספר, ותקן חניה לנכה. ככל שתיתן יותר חניות נכה - אז המשמעות היא שהנכים שבאמת הצטרכו,

ולא תהיה להם חנייה, כי מישהו יתפוס להם את החנייה. זאת הדילמה הכי גדולה. וגם אחרי שכבר יש דרוג של נכה רגיל, ונכה כיסא גלגלים, עם חניות נפרדות, המתח הזה של בין לאשר כי באמת, אנחנו רוצים להיות עם לב רחום. ומי שבאמת אומר שהוא צריך זה חולי סרטן, עם טיפולים אונקולוגים - אנשים צריכים. מצד שני, אם לא נדע לשים את האצבע אי אפשר את כל החניות במדינה לתת הנכים, וזה מתח מאוד גדול. נקודה שנייה. התהליך במשרד התחבורה הוא לא נורמלי. החברה הזאת שזוכה מכרזים בין תשעה שקלים לבקשה, זה סוג של בית מטבחיים. אין סיכוי בעולם שיבדקו בקשה כשרופא מקבל, הוא מקבל תשעה שקלים עבור כל בקשה. אין סיכוי בעולם שהוא באמת יצלול לחומרים ולכול. ולכן, זה מעמיס עלינו יותר עומס. כי מה עושה בן-אדם שהגיש ונדחה?

הרופא, זו החברה, הרופא בטח מקבל ארבעה שקלים. זה לא רציני. הוא צריך להשקיע עשר דקות,

זה לא שווה חמישה שקלים,

בסוף, אנחנו רק גורמים לעצמנו לעוד עומס. כי מה עושה בן-אדם שהגיש

מגיש עוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף הוא נופל על רופא שמאשר לו. את הביורוקרטיה אנחנו בסוף משלמים. יכול להיות שמתוך 60 אלף בקשות שהוגשו, יכול להיות שיש המון בקשות שחוזרות,

יכול להיות שהאחוזים שמאושרים בסוף זה יותר מ-87%. בסיכום זה יופיע. אבל - ופה אני מגיע לנקודה המרכזית. צריך לדייק יותר נכון את הקריטריונים. ממילא היו פחות בקשות, ולשלם יותר. אבל, ופה בעיניי הדבר המרכזי. אין סיבה בעולם, אמרתי את זה גם כשר, נדמה לי שאבנר יסכים אתי. אין סיבה בעולם שמשרד התחבורה יטפל באישורים של רכב נכה. העובדה הזאת שאנחנו מעבירים אנשים עם מוגבלויות, ויה-דולורוזה בכל משרד ומשרד. הוא צריך ללכת למשרד הבריאות עובר שם ועדות. הוא צריך ללכת לביטוח לאומי עובר שם ועדות. הוא צריך ללכת למשרד התחבורה עובר שם ועדות.

One shope stope

נזמין צוות בין-משרדי, שהבן-אדם יגיע מולו. מקבל את הסטטוס שרלבנטי לכל נוסע. תג נכה, זה רלבנטי לניידות. יכול להיות שתייעל מפה, ותצטרך לדאוג לעבודה. אדוני היושב-ראש, אני אסביר לך למה זה תקוע.

כוועדת כלכלה, את זה אתה צריך להוריד, עזוב לרגע את התגים. צריכה להיות ועדה אחת, שכל איש עם מוגבלות מגיע, עובר את מה שהוא עובר את הבדיקות, מקבל סטטוס. ואז במערכת מרכבה, אוטומטית עובר לכל משרדי ממשלה. הוא מקבל אוטומטית של ההנחות במס. הוא מקבל אוטומטית את ההנחות בארנונה. הוא מקבל אוטומטית תג נכה אם מגיע לו או לא. מקבל סטטוס. הרי יש כל מיני סוגים של נכויות ומוגבלויות. הוועדה יודעת בדיוק באיזה עניין. אין סיבה בעולם שמשרד התחבורה יחזיק את זה בעצמו. זה מיותר לחלוטין. משרד התחבורה יהיה שותף לקביעת הקריטריונים שנוגעים לתגי נכה,

כי את זה אנחנו מנהלים כמו שאמרתי מול מלאי מסוים של חניות שיש לנו. אז משרד התחבורה הוא הגורם המקצועי שיהיה שותף לוועדה הבין-משרדית בעיצוב הקריטריונים. אותו דבר, משרד הפנים בהנחות ארנונה. מי יהיה בראשות הוועדה? איזה משרד?

הביטוח הלאומי, אני חושב הכי נכון. יש בזה שתי התנגדויות. בשנת 2008, זה היה במשרד הבריאות. זה עבר למשרד שלנו ב-2008. וזו טעות. אני אומר לך גם מדיונים שהיו אצלנו. כל משרד ממשלתי שמתעקש לנהל בעצמו כושל. ראייה, משרד החינוך. אם אתה רוצה, אדוני היושב-ראש, להביא בשורה לציבור הנכים במדינת ישראל, זה הדבר הזה. כי הם עוברים מסלול ייסורים. וכמו שאתה אומר כמה מעאכרים מתפרנסים בדרך, ועורכי דין, ורופאים - בשביל מה? ובסוף, מוציאים להם את הנשמה עם כפית. שתי התנגדויות. אחת מלחמות אגו במשרדים, כל אחד רוצה את שלו. הנה, אני אומר, כשר תחבורה לשעבר, ואני מקווה שכולם יעשו כך. הבעיה היא של משרד האוצר. למה?

אחוז מיצוי הזכויות של בעלי מוגבלויות במדינת ישראל הוא 50%, 60% - אנשים לא יודעים. כשאתה עושה דבר כזה, והנכה מקבל תג, ואוטומטית הוא מקבל את הזכויות שלו למה אני טוען שההתנגדות של משרד האוצר היא לא לגיטימית? כי לא ביקשתי להוסיף שקל. לא קיצבה נוספת, לא זכאות נוספת, לא כלום. רק מה שכבר היום מגיע. האם אתם מנצלים את העובדה שאנשים לא יודעים לממש את הזכויות?

צריך לנהל פה קרב. אני מציע לך, תזמין את כל הגופים הרלבנטיים. אתה, ועדת כלכלה, זה תפור עליך. או ועדת עבודה והרווחה, או אתה. תביא אליך את ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הפנים, רשויות מקומיות, הנחות בארנונה, כל מי שלרלבנטי לעניין. יגידו לך רוצים לראות למה זה לא עובד. מה הבעיה שתהיה ועדה משרדית?

קובעים לו יש רופא כזה, רופא כזה. יהיו שלושה, ארבעה, בתוך הצוות. קובעים לו את הסטטוס שרלבנטי לכל דבר, אחרי עבודות מטה ושכל המשרדים ירגישו שהם נתנו אינפוט המקצועי שלהם. מרכז אחד. פעם אחת אתה מקבל אם זה לצמיתות,

אם זה לזמני, זמני. אבל אתה חוזר לאותו צוות, ואוטומטית כל הזכויות שלך נטענות. זאת מהפכה שלא עולה שקל במובן התקציבי, כי לא הוספנו. לא העלינו קצבאות. אבל היא מהפכה. באוצר יש הנחת עבודה שהם אוהבים אותה, הזמן עובד לטובתם.... אני חושב שאם מישהו כמוך, יושב-ראש ועדה, הסתער על האירוע הזה ולא ירפה, אפשר לנצח אותו. תודה רעיון מצוין. מבטיח לך שגם משרד התחבורה יאהב את זה,

הוא יקבע את הקריטריונים הכללים, כדי לאזן מלאי היצע,

תראה, כמה סבל משרד התחבורה מתדמית גרועה, בגלל תחנות השרות במשרדי הרישוי,

לאט, לאט, הדברים משתפרים. עושים עבודה, הוא ואפי יוצא מן הכלל. חבל על הזמן. אבל בעבר, היית אומר לי, תקשיב, להתחתן מחדש? הייתי מוכן להתחתן מחדש, ולא ללכת לשנות או להזמין משהו..... עם אותה אישה, שלא תביני, להתחתן מחדש. אני מקבל את כל מה שסמוטריץ' אמר.

הבחינה הרפואית, חוץ מזה,

בכל שקף יש תאריך, מתי זה ייכנס. כל שקף יש תאריך כניסה. מצב קיים, מצב

העברת בעלות ממרץ 20/21. בבקשה, חברת הכנסת אימאן. צהריים טובים לכולם, אין ספק, דיון חשוב, כמו כל הדיונים החשובים שמגיעים, לצערנו הרב, בכל הוועדות. הדיון מאוד חשוב. אני רוצה להעלות את המירמור של האנשים עם מוגבלויות, שנתקלים שוב פעם, ושוב פעם, כדי לקבל את תו חנייה לנכה. הרבה פעמים, לפעמים עד שזה קורה, הבן-אדם איננו בחיים. מה שמצער עוד יותר, שאותם אנשים שחיים על קצבת נכות, מצטרכים לעורכי דין כדי שיקבלו תו חנייה. אני לא יכולה להבין את זה. בן-אדם שיש לו נכות, ושלא יכול ללכת, או שיש לו בעיה כלשהי, למה הוא צריך להגיע לנקודה הזאת. אני חושבת שהגיע הזמן שיהיה מנגנון ברור. יש ועדת חריגים אחר כך שתהיה. אבל בן-אדם שיש לו את כל המסמכים, הוא צריך להגיש את הדברים

לוועדה, או לסניף, או באינטרנט, ואז באמת לא צריך כל המריבות כדי שיקבל את תו החנייה. צריך לתת יותר מקומות גם איפה שמסומנים מקומות חנייה לנכים. הרבה פעמים, ביישובים גדולים,

קניונים, או מקומות שיש בהם הרבה אנשים שמגיעים מבחינת מספר, אז הוא צריך גם לדאוג שיהיו שם יותר מקומות חנייה מאשר מה שקיים. אני לא יודעת בדיוק מה האחוז, אבל ממה שאני רואה,

סמי אבו שחאדה. קודם כל, כבוד הוא לנו, שאתה פוקד את הוועדה.

אדוני היושב-ראש, הנושא הזה של זכויות עם מוגבלויות, אתה יודע כמה הוא קרוב לליבי. אני בעצמי חייב להעיד כמה חשוב התו הזה.

מי שברוך השם בבריאות מלאה, ולא צריך את זה, אפילו לא שם לב לחשיבות של הנושא. אני בגלל בעיית העיניים שלי, הדבר עוזר לי המון. לפני כן, הייתי מתקשה גם להגיע לכל מיני מקומות. זה מנגיש את השירותים, גם של המדינה צריכה לתת לאזרח,

שירותים שאנחנו צריכים לקבל, זה פשוט מנגיש לנו את החברה. אמרת בתחילת דבריך. המאוד חשובים. ככל הנראה, לדעתי, מכל העמותות שמתמחות היד יותר מדיי קלה בלשחרר. הבעיה השנייה הטכנולוגיה היום לאפשר בסך הכול, כלי הרכב הוא לא מוגבל. האדם יש לו מוגבלות. ויכולים לעזור להרבה אנשים. יש לנו פה שתי נקודות, אתה אמרת את זה כבר בתחילת דבריך,

וזה חייב בדיקה, אבל לדעתי, מכל העמותות שמתמחות בנושא הזה,

שומע שכנראה היד יותר מדיי קלה בלשחרר תווים. הבעיה השנייה הטכנולוגיה היום יכולה לאפשר לנו להיות יותר יעילים. בסך הכול, כלי הרכב שמוביל אותנו ממקום למקום, הוא לא מוגבל, הוא לא נכה.

ויכולים לעזור להמון אנשים.

צריך לקבוע קריטריון קצת יותר מקביל למה שקורה באירופה,

לא גם הילדים שלו, ואח שלו, וכל מי שנוסע באוטו וכו'. זה גם יכול לשמש אותו כפול. אני, ברמה האישית, אני זה שצריך את התו להיות מונגש לשירותים מסוימים. יכול להיות שבמקרה יצאתי עם החבר שלי באוטו שלו, לא באוטו שלי, ואז זה יכול לעזור לי יותר, וזה יכול למנוע מאנשים אחרים שעולים טרמפיסטים חופשי. שני צעדים שהם מאוד קלים, שאם נעשה אותם, לדעתי, יעזרו להרבה אנשים, ויחסכו סבל ומאמץ מהרבה אנשים.

לא הבנתי. אתה רוצה שהתג יהיה לכל אחד?

יהיה אישי. היום הוא פר רכב. תקשיב, הוא אומר, אם אתה נותן לי פר רכב, הבן שלי לקח אותו עכשיו למועדון, או לבילוי לשוק, הוא חונה איתו בחניית נכים, הוא לא מוגבל. לעומת זאת, אם זה היה אישי, ואני נושא אותו אם אני ברכב שלי, אבל זה אני, הנכה עצמו מממש אותו בלבד. צריך לבחון את זה. אני לא יודע מה היתרונות. לרכב אחד

השאלה איך תוכל להוכיח? הרי אם אתה נושא אותו, מאיפה אני יודע. ואם תגיד לי, נשים אותו ברכב, אתה יכול לשבת בבית, ולתת את תג הנכה לכל אחד. צריך למצוא את האיזון. צריך לפתור את זה טכנית, אדוני היושב-ראש. הטכנולוגיה, ברוך השם, כמו שיש פאנגו, כמו שיש מכשיר נייד, אפשר למצוא טכנולוגיה אם רוצים. אני לא פוסל על הסף.

צריך לבחון את זה. אני יושב-ראש ארגון נכי הפוליו, ויושב ראש ארגון היל"ה. האמת, אני נפגש עם אבנר פלור, וגם עם רוזן על הטיפול המסור. אני אומר שהטיפול מסור, ואם יש גישה ועונים - - - חשוב שייאמר. אני אומר מאז שפתחו את הפתח לתת תגי חנייה גם לאנשים שאינם מוגבלים מוטורית ברגליים, נוצר מצב שברשויות יש כאוס מאוד חזק. יש הצפה של תמרורים לאנשים. במשפחה יכול להיות ארבעה תגי חנייה - אם זה אבא זקן וקצת מוגבל, ושתיים לבנים האלה, ולאמא שתיים מפה, זאת אומרת, בבית אחד יכול להיות ארבעה תגי חנייה, ואני אומר בוודאות. ואז, מה נוצר? שהנכה, עם הבעיות המוטוריות בא להחנות בחנייה, מוצא את עצמו שאין לו חניה. גם אם יש לו מעלון, אז גם חונים שם, וגם אין שום תמרור שאומר שאסור להחנות בחנייה הזאת, אלא רק לנכה שיש לו תו חנייה עם מעלון, שיש לו מעלית באוטו. אני נותן לכם נתון שתבינו. היום עומדים בצורה כזאת בחניות, ואוטו אחד יצא, אני לא יכול להיכנס. אם אני נכנס, אני לא יכול להוציא מעלית. אני צריך שייצאו שתיים, אולי אפילו שלושה מכוניות כדי שאני אכנס איפה אני מוצא דבר כזה? אנחנו מנהלים משפטים. אפילו הגשנו עכשיו תביעה ייצוגית על הנושא הזה. אין חיוב שחניות נכים יהיו פינתיות? קודם כל, אין חיוב. אנחנו מבקשים ליצור מצב שהנכה יחנה על המדרכה, אז לא. הפכו את כל הערים במצב של אחד ליד השני, כדי שיהיו יותר חניות לציבור, ולא חשבו על הנכים. דבר שני, יוצרים גינון בשפת המדרכה, כשאתה בא להוציא את המעלית, אתה לא יכול להוציא אותה. בוא ואגלה לך, שגם אלה שלא מוגבלים מועדים שם ולפעמים נופלים. זה חומר לאדריכלים. הנושא של תמרורי חניה היה נמצא במשרד הבריאות. מי שעבר בדיקה, ונמסר לו במשרד הבריאות שהוא מוגבל בניידות,

התחיל מ-40%. מי שיש לו 40% נכות, מקבל תו חנייה. אוטומטית, מפנים את זה למשרד הרישוי ונותנים לו. מי שקבע את זה, זה היה משרד הבריאות. הנושא עבר למשרד הרישוי, ואני אומר לכם, אנחנו מוצפים 170, 180 תווי חנייה מחולקים ככה, חופשי. אני, יש לי שתי מכוניות, לאשתי ולי. לאשתי, אין תו, אני לא נותן לה. הבת שלי קנתה אוטו, אני לא נותן לה, היא גרה איתי. אנחנו אומרים שצריך לתת רק לנכה. יש מכשיר בדיוק כמו שאני מחזיק ביד, שהופענו איתו פה בוועדה בשנים הקודמות, אתה נוסע באוטו, אתה עושה באצבע ככה, זה גם קיים בארצות-הברית. אתה שם את טביעת האצבע שלך, באותו רגע, הפקח יש לו מכשיר שהוא מגלה שאתה היית באוטו. אם אתה לא שמת את טביעת האצבע לך, ונסעת, והוא לקח את המכשיר, אתה מקבל דוח. יש פתרון. יש פתרון טכנולוגי אתה אומר. אנחנו צריכים לחשוב על פתרון. תודה, אדוני. יש עוד הרבה דוברים.

אין סיכוי שתסיים עם הידע שיש לך והניסיון בדיון כזה שתוכל לומר כל מה שאתה רוצה. משפט סיכום.

זה לגבי התמרורים. היום דיבר אבנר על זה, שתיקנו שלנכים חייבים לתת רכב שהוא רק רכב להסעת נוסעים, לא רכב לשים סחורה. למה? משום שכאשר אנחנו נוסעים באוטו שהוא לא רכב נוסעים, אנחנו סובלים מעמוד השדרה, מהגב. גם אם אתם תשבו באוטו שלנו מאחורה, אתם תצעקו,

מה זה אנחנו נוסעים עם סוס? אתה כל היום

היד קופצת לו. מישהו קובע לכם איזה מכוניות? כן.

מרמות את הנכים,

זה רכב נוסעים, ויש לי פה הוכחות שאני יכול להראות לכם. זה כמו אוטובוסים שהיו מרכיבים בארץ על מרכב של משאית. למה אתם לא מגישים תביעה ייצוגית נגד היבואנים.

אז עכשיו אני פניתי לאבנר, והוא תיקן את זה. אם הם מביאים אישור,

הנכה הסכים. מה שהם עשו, זה המקרה שהם הציגו מקרה אחד שבדקתי בשברולט, הנכה, כאילו רכש את הרכב. הם עשו הסבה, היבואן כאן הסב לו את הרכב ממסחרי לנוסעים, אבל אי אפשר במאה אחוז. המרכב נשאר מרכב של טרנזיט. למה מראש הוא לא נתן לו נוסעים? לכן, מה שעשינו בעקבות הפגישה עם מנכ"ל ביטוח לאומי - חייבנו אותם במסמך שלנו, של משרד התחבורה, שיספקו להם אך ורק רכב נוסעים שיוצא מפס

על הדיון החשוב הזה. רבותיי, ראינו את המצגת של משרד התחבורה, ומה שנקרא אם לא התפעלתם,

הגידול בכמות מבקשי תווי חנייה, והגידול בכמות תווי החנייה שמאושרים, על כמות לא משתנה של חניות בפועל שמסומנות, אומר דבר פשוט. אלה שבאמת צריכים חניות כמוני, כמו אבנר, מה שנקרא אנשים עם מוגבלות קשה ומשמעותית, לנו כבר אין חניות. אנחנו באים, ואין חניות, הן תמיד מלאות על-ידי אנשים שיוצאים מהאוטו ורצים בפארק. יוצאים מהאוטו, ורצים לחוף ים. וכל הסיבה היא נורא פשוטה. ולא סתם עורכי דין עלו על הפטנט, ותכנסו לאינטרנט כל אחד פה מהוועדה, גם אם הוא בן-אדם בריא לחלוטין, יכול להוציא תו חנייה בעזרת עורכי דין. 5,000 שקלים, וסגרתם עניין, כי העורך דין אומר לך מה להגיד לרופא, מה לכתוב, איך להגיש, ואם הוא מגיש ומקבל או שלא מקבל, הוא מערער. משרד התחבורה, אין לו את הכוח עבודה ואת היכולות להתמודד עם זה. אני יודע שרשות הרישוי עושה מאמצים כמה שיותר למזער בקשות לא נכונות. אבל הגידול הזה של 87% בשנה, מספרים דמיוניים. תראו, תווי כיסא גלגלים 17 אלף, 328 אלף תווים אחרים זה מטורף, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. ולכן, אנחנו לא סתם קוראים לוועדה הזאת, ולמשרד התחבורה תהיו אמיצים.

לקבוע קו אדום מי מקבל ומי לא, זו בעיה לפוליטיקאים לעשות. אבל אין ברירה, בסוף צריך לקבוע את הקהל. יש סעיף בחוק חניות נכים שאומר דבר פשוט. בכל מי שמתקן, הדרך עלולה לסכן,

שפשוט צריך למחוק אותו מהחוק, ואף לא יוכלו לאשר לכל אלה שלא באמת צריכים תווי חנייה. הנקודה השנייה המהותית. הגשתי נייר עמדה. הכול כתוב בנייר עמדה, תוכלו לראות עוד דברים. אבל באמת הנושא הטכנולוגי, הביומטרי,

שיאפשר רק לנהג להפעיל את התו כשהוא ברכב.

כבוד היושב-ראש, תהיו אמיצים.

אתמול בלילה קיבלתי פנייה מנכה צה"ל, שהוא נכה רגליים, ואין לו יכולת לקבל תוו חנייה ממשרד התחבורה. משרד הביטחון הפנה אותו למשרד התחבורה. התחבורה אומר שיש לו בעיה בריאות, והריאות אינן מצריכות את הניידות. רציתי להציג את זה לרות פרימנגר, אבל הצגת את זה. אני בטוח שגם היא פה. אני מבקש לתת להם את הרשות לדבר.

בבקשה,

דפנה אזרזר. כעמותת אהב"ה, אנחנו מטפלים בערך כ-900 בקשות בעזרה להכנה לתגי נכה. אנחנו במצע כזה משנת 2008. סיימנו כבר בערך כשישה דיונים בכנסת בנושא. בתחילת הדרך, היו לנו אנשים מטעם המשרד שהיו ממש כעזר לנו, שפשוט גם כשהיה התו הולך לאיבוד, אז היינו פונים אליהם, והיו שולחים ישירות. כשלא היה מספיק מסמכים, אז הפונה לא היה צריך לחכות חודשים רבים עד שיגיע המכתב שחסר מסמך. פשוט, היה לנו עם מי לדבר, היו לנו אוזניים.

אנחנו פונים, וכל דבר שאנחנו מבקשים, כל עזרה, פשוט התשובה היא אין לנו מספיק כוח אדם. אני לא יכולה להבין את זה שאנחנו באים וחוסכים כל כך הרבה זמן, משרד התחבורה, בזה שאנחנו יושבים ומכינים את הבקשות, ושולחים אותם בשם הנכים, והילדים הנכים והמשפחות. מה הבעיה שלך עם זה שזה מקוון? אם הכול הולך להיות מקוון ויעיל ונגיש, למה את צריכה את הליווי והעזרה? גם היום זה מקוון. אבל לא כולם יודעים מה צריך,

בשביל זה יש ארגון אהב"ה. בסדר, אבל אנחנו מגישים. הנה, אני אתן לך דוגמה של תג שאני מחכה לו לתשובה שבעה חודשים. שאלתי, מה קורה?

אמרו לנו לא לדבר איתכם יותר כי אין לנו מספיק כוח אדם. זאת תשובה שלא מקובלת על הדעת. מי ענה לך כך?

אותם אנשים במקוון. פניתי למייל שיש לי. תעבירו לאבנר פלור את המייל, הוא רוצה לראות מי ענה לכם כך. אני רוצה לגעת בעוד נושא. אבנר העלה פה מצגת יפה מאוד. מדוע אנחנו, ארגוני נכים שמטפלים בהמון נכים, לא יודעים את הדברים האלה? מדוע אני לא יודעת שכבר לא צריך תצהיר מעורך דין? למה אין לכם שיתופי פעולה נכונים עם העמותות - זה יעזור גם לכם וגם לנו. יש אתר, הכול בשקיפות באתר. עם כמה ארגונים הוא ישתף פעולה? למה אם היום אנחנו עדיין מגישים תצהיר של עורך-דין, למה אף אחד לא אמר לנו שלא צריך? מה, קשה ליצור קשר? הכול נמצא באתר של המשרד אבנר אומר. כל החידושים הכול נמצא באתר. מ-2008, אנחנו מגישים, ולא ראיתי את זה. כמו שאתה מושך כסף באפליקציה אנחנו שואפים כמה שיותר יהיה מקוון,

חסכוני ונגיש. אני רוצה לשאול עוד שאלה. אף אחד לא דיבר פה על זמן המתנה לתווים, לא במצגת ולא בדיון. אני אשמח לדעת מה הזמן הממוצע. אבנר התייחס לזה.

תודה על הדיון המאוד חשוב הזה הוא מבורך. אנחנו גם מברכים על כל השינויים שאבנר הציג,

כיום ש"גדולים מהחיים"

במחלקות האונקולוגיות לילדים בבתי החולים היא שונה. נתחיל מזה שטופס הניידות בכלל לא כולל אבחונים אונקולוגיים,

שכל הילדים שלנו צריכים להוכיח מעל ומעבר את העדר הניידות שלהם, ואת הצורך שלהם בתו הנכה. זמן הטיפול בבקשות, בנוסף לזה, מתארך בצורה אבסורדית, שיכול לקחת גם שלושה חודשים מרגע ההבחנה, מה שהופך את המצב ללא רלבנטי לחלק מהילדים, כי זה כבר סיום הטיפולים שלהם. יש לנו הרבה דוגמאות כאלה. העובדים הסוציאליים שדיברנו איתם, מעידים על זה שהאתר קורס הרבה פעמים והוא לא יציב. יש הרבה פעמים ששולחים בקשות, והן נשלחות הלאה לטיפול, ואז

ואז הם מבקשים מהם לשלוח בדואר את החומרים, כך שאין איזה רצף כמו שאבנר הציג שהוא קוהרנטי. בנוסף, המענה הטלפוני לא מספיק מקצועי, ולא מספיק הולם לפי מה שנאמר לנו. היה ראוי לייצר איזו מערכת שנותנת מענה מקצועי ורציף. כמה ילדים בשנה מאובחנים במחלקות האונקולוגיות? 500 ילדים חדשים מאובחנים בשנה. ואם אני רוצה לתת את השורה התחתונה, אנחנו מבקשים לתת לילדים האלה תו נכה אוטומטי, זה ממילא זמני עד לאחר סיום הטיפולים שלהם,

לא מדובר פה בתו נכה קבוע לכל החיים. עוד שאלה. כל הילדים שמאובחנים מבקשים וצריכים תג נכה או שזה באחוזים? זה סטנדרט. מגיעים למחלקה, והעובדים הסוציאליים במחלקות מבקשים בשבילם תו נכה. צריך להבין, ילד חולה, יש לו סימני מחלה מובהקים, הם לאחר טיפול כימותרפי,

כל מיני מבעים נורא קשים ברמה הפיזית, כך שאם הם מחנים באיזה חניון מרוחק - - - אז למה באמת שלא יהיה אוטומטי? אם זה 500 ילדים בשנה,

יש אבחון של הרופא האונקולוגי במחלקה, זה הרי לא רופא משפחה שאתה יכול להגיד אני צריך לבדוק אותו. אנחנו לא שם. למה שהם צריכים להגיש בקשה? אם הוא יביא אישור מהרופא האונקולוגי המטפל בבית החולים כשהוא נכנס לטיפולים, אוטומטית ישלח את זה לאבנר ויקבל, הוא לא צריך את הרופא הזה של החברה. מה אני צריך שהרופא של החברה יבקר? נבחן את ההצעה. תודה רבה. תעשו פגישה בזום או הידברות, ונראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. רק לגבי הנושא של רמת שרות. רמת השרות לפני הקורונה, בעוד שעדיין אנחנו לא בתהליך של מאה אחוז מקוון, היה עד 14 ימי מאז הגשת הבקשה. בשל הקורונה, בשל מחסור בעובדים אין מה לעשות שעובדים חלק מהבית, וחלק לא מגיעים מכל מיני סיבות. אז אנחנו מגיעים היום לעד חודש. לפני הקורונה, זה היה 14 ימי עבודה מאז הגשת הבקשה. אני מקווה מאוד שבמחצית הראשונה של 2021,

והקורונה תהיה מאחורינו,

נצמצם ככל הניתן. לגבי בחינה מחדש על הזכאות? חשוב להדגיש משהו שלא הדגשתי, שמי שגם רוצה תגי חניה לנכים, זה לא רק המשרד, זה גם משרד הביטחון. גם הנושא של תעודת עיוור, שהוא גם מקבל את כל הדברים. הנושא נגזר מהביטוח הלאומי. אשמח לקבל הצעות,

אני רוצה להגיד, תודה רבה על הדיון,

אני רוצה בקצרה ממש מספר דברים קטנים. אני חושבת ששיתוף הפעולה צריך להיות הרבה יותר מלא. אני חושבת שיש מפולת וסחף בהיתרים בתווים. אני גם חושבת מצד שני, אמר יובל וגנר, על נושא של כסאות גלגלים.

אני מקבלת את מה שאתה אומר, אבל יש גם קטועי רגליים, שהם לא בכיסאות גלגלים, ואני לא חושבת שהם צריכים פחות את התו הזה. אני חושבת שכאשר נותנים תשובה למי שמבקש, כשהוא חולה, כשהבעיה היא בעיה רפואית, צריך להסתכל בעיקר. דבר אחד אחרון. אני חושבת שאנחנו הנכים צריכים לזכור, שאסור לנו לנצל את המצב שלנו, ואני יודעת שיש הרבה בני משפחה שמשתמשים בתווים האלה. אני קוראת לכולנו, חבר'ה, שימו את זה על שולחן. אל תאפשרו למי שאיננו זקוק לתו להשתמש בתו, גם מבחינה שחסרים מקומות חנייה, גם אם יש תווים. ואני רוצה להציע משהו שאני עושה. כשאני רואה מקום חנייה לנכה, ולידו מקום חנייה לא לנכה והוא פנוי, תלכו לחנות במקום שאיננו מקום חנייה לנכה. שימו את התו, וככה נחסוך לאנשים נוספים שימוש במקומות החנייה. אני מקווה שאנחנו נוכל להסדיר את הסוגיה הזאת של תווים בצורה יותר משוכללת. אני מודה לכם. רבותיי, זה לא עניין של לשפר או לא לשפר זה היכולת של אדם עם עיוורון להתנהל בקצבי זמן שאתם דורשים באמצעות הזום. שתי הערות. אני מסכים עם כל מה שנאמר לגבי זה שצריך אכיפה קפדנית יותר על אנשים שמנצלים לרעה את האפשרות להשתמש בתו נכה, אין לי ספק, אני איתם. דבר נוסף, הפתרון, ובוודאי לאנשים עם עיוורון של תג חניה נייד, זה שהולך עם אדם עם מוגבלות בפחות עם הרכב, זה בהחלט פיתרון שאנחנו נשמח לעזור לקדם אותו. עם זאת, כיום, אני ממש כל פעם מתקשה לשמוע את זה, כאשר מדברים על בן-אדם שבאמת צריך את החנייה לעומת אנשים אחרים. אנשים שנכנסו שם לרשימה שנקבעה, נקבעו על-פי פרמטרים שאנשים חכמים קבעו אותם, ואני לא רוצה לנהל דו-שיח למי יש צורך גדול יותר או גדול פחות. אנשים עם עיוורון זקוקים לתג הנכה ולחניית הנכים. נכון, לא לחנייה עם עגלה, לא פחות מאנשים אחרים. כל פעם מנסים להקטין את הצורך שלהם.

הוועדה מודה לכל מי שהשתתף בדיון. הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה להעביר אליה את מספר מקומות החנייה שיש בכלל במקומות ציבוריים במדינת ישראל, אני מקווה שיש את הנתון הזה. הוועדה מבקשת ממשרד התחבורה, לערוך ניתוח של מספר הבקשות שהוגשו, ומספר הבקשות שאושרו, על מנת לזהות מגמות לעמוד על הסיבות לכך. הוועדה מבקשת להעביר אליה את המסקנות של הניתוח האמור. הוועדה התרשמה שקיים נטל ביורוקרטי רב על אנשים עם מוגבלויות בדרכם למצות את הזכויות להן הם זכאים. הוועדה תומכת בהצעות לרכז את הטיפול בנכה. על מרכז זה יוטל לעדכן את כל הגורמים הנדרשים במעמד שנקבע למבקש, ואלו יעניקו לפונה באופן אוטומטי את הזכויות להן הוא זכאי בהתאם לאמות המידה הקבועות. הוועדה קוראת למוסד לביטוח לאומי, משרד התחבורה, לבחון דרכים לקדם הודעה זאת. עד לגיבוש מדיניות זו, הוועדה קוראת למשרד התחבורה להעניק לילדים שאובחנו כחולים ומקבלים טיפול אונקולוגי תו נכה. כמובן, אנחנו מברכים על ההיענות שלך לקיים מפגש איתם כדי למצוא את המנגנון המתאים ואת הפלטפורמה המתאימה. אני רוצה להוסיף את התמרור למעלון, יש סימון למעלון, יהיה אך ורק לנכים שיש להם מעלון. שלא יהיה מצב, וזה צריך עכשיו לתקן. שמשרד התחבורה יעשה תיקון, שאם כתוב מעלון, הרשויות כותבות. אבנר, תבחן את הסוגיה של התמרור למעלון ובלי מעלון. תודה.

תם ולא נשלם. אנחנו נקיים

מעקב, דיון המשך, וגם על המודל של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 13:35.